אנחנו ממשיכים דיון בהצעת תקנות סמכויות מיחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2022. זה חלק מסמכויות ועדת הכלכלה בתוך הקורונה, לאשר את התקנות שקשורות לכניסה והיציאה מישראל, אולי כי אנחנו חלק ממשרד התחבורה כמשרד שמפוקח על ידנו. התקנות הללו בעיקרן הן מקלות ביחס לעבר, נכון?

לכן אני לא רוצה יותר מדי מילים. תגידו מה ההקלות ותעברו להקראה.

התיקון מבטל את החובה להציג תוצאה שלילית לפני העלייה למטוס, המוטלת על נוסע אם הוא אזרח או תושב קבע או בעל רישיון לישיבת ארעי כללי בישראל,

אם הוא לא חזר ממדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות, כלומר אם יקבעו מדינות אדומות, אז כן יצטרכו בדיקה לפני הכניסה, אבל כל עוד המדינה לא אדומה, ואין כרגע מדינות אדומות, לא צריך בדיקה אם אתה ישראלי. תגידי מצב קיים, שינוי, מצב קיים, שינוי, בעברית הכי פשוטה, לא משפטית. בסדר גמור. זרים עדיין יידרשו לבצע בדיקה לפני הכניסה לישראל. הם לא יוכלו לבצע בדיקת אנטיגן אלא רק בדיקת PCR. זה המקום היחיד שיש בו החמרה מסוימת. עבור זרים. עבור זרים בלבד, נכון. לגבי אנשי צוות אוויר, תבוטל הבדיקה לפני טיסה כמו לישראלים. הזר שעשה PCR הוא בבידוד עד לתשובה? נכנס לארץ? כל מה שאנחנו מדברים כאן זה על הבדיקה לפני הטיסה חזרה לישראל. לא, זר שמגיע לארץ. אני לא סתם שואל את זה. זה משפיע על ענף התיירות. אני יודעת, זה ברור לי. אני מנסה לענות. התשובה היא שהבדיקה בכניסה לישראל היא לא מוסדרת בתקנות האלה, היא בתקנות שנידונות בוועדת חוקה. אכן עדיין יידרשו לבצע את הבדיקה הזאת, והבידוד עד 24 שעות או תוצאה שלילית הוא מוסדר בוועדת בריאות בצו בידוד בית והוא לכולם. אבל הוא 24 שעות, וגם אם לא הגיעה התשובה הוא יכול לצאת מבידוד?

אז יש לו יום בידוד. נכון, כמו ישראלי. במובן הזה זה כמו ישראלי. אוקיי, הבנתי. תמשיכי. עכשיו יש פה עוד כמה שינויים שהם יותר מינוריים, למחוק את החובה לצמצם את קבוצת היעד של נוסעים ומגע עם כבודה של דיילים, למחוק את החובה לצמצם שירות מזון בטיסה, למחוק את החובה לצמצם את ההתקהלות על הטיסה, לתקן את נוסח הצהרת הבריאות כך שלא יידרש להצהיר על 14 ימים ללא תסמינים לפני עלייה לטיסה, אלא רק שבעה ימים ללא תסמינים לפני עלייה לטיסה, וגם מגורים עם מבודד שאינו מאומת לא ימנעו עלייה לטיסה, כמו שהיום בן אדם שנמצא במגע עם מבודד,

לא צריך בעצמו בידוד, ושינוי חוש הטעם והריח הוא לא יהווה תסמין שמונע עלייה לטיסה. לצמצם חובות דיווח שהן פחות רלוונטיות על מפעיל אווירי ומפעיל שדה, ולהאריך את תוקף התקנות עד ליום 28.3.2022. תודה. נא להקריא את הנוסח כפי שהבאתם אותו. אביגל, הערת היועצת המשפטית שלנו לפני ההקראה,

אז דבר ראשון בעקבות השינויים שטל דיברה עליהם נדרשו גם שינויים בתוספות שלא נעשו. הערנו על זה. תקריאו את זה עם השינויים. זה מה שרציתי לבקש, שהיא תקרא עם השינויים. עוד הערה אחת, שתיקנו בעצם את סעיף 30 שאומר מה הם התנאים לעלייה למטוס. אחד הדברים שם, שבן אדם לא יכול לעלות אם הוא חולה, הגדרת חולה שהובאה מצו בידוד בית. זה מוגדר, הוא חולה שקיבל ממצא חיובי, לאו דווקא ב-PCR. הייתי מבקשת שלדיון הבא או לפעם הבאה שמביאים תיקון של התקנות,

הוא אינו חולה או שהוא מחלים, כי בעצם היום מי שהוא חולה זה כל מי שאי פעם קיבל - - - אביגל, נבדוק את זה כי זה קצת בעייתי. אתם תבדקו לדיון הבא, אז יש לכם דיונים עד הדיון הבא לטפל בהערה הזאת. נא להקריא את הנוסח.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 8), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן-החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 11. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1 אחרי ההגדרה "בדיקת אנטיגן", יבוא: "בדיקת קורונה מיידית" בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"א-2021". רק החלפה להגדרה מדויקת יותר. זה עניין של נוסח. ההגדרה "בדיקת קורונה מיידית",

"מגע הדוק" ו"מחלים" תימחק. אחרי הגדרת "ההנחיות האירופיות" יבוא: "חולה", "מגע הדוק" ו"מחלים" כהגדרתם בצו בידוד בית, בהגדרת "תסמינים" פסקה (3) תימחק. תיקון תקנה 132. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (4), יבוא: "(4) כללי ההתנהגות בכלי הטיס ובכלל זה חובת עטיית מסכה ואופן הטיפול במסכה משומשת". בעצם החלפנו את הפסקה ומחקנו דברים שהיו מיותרים. ביטול תקנה 14 3. תקנה 14 לתקנות העיקריות בטלה. תיקון תקנה 17 4. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בפסקה (2) ברישה, המילים "ב-14 הימים שקדמו לטיסה", יימחקו, בפסקת משנה (א), בתחילתה יבוא "בשבעת הימים שקדמו לטיסה"; בפסקת משנה (ב), יבוא "ב-14 הימים שקדמו לטיסה"; פסקת משנה (ג) תימחק. בפסקת משנה (2א), אחרי "הנכנס לישראל" יבוא "ממדינה שהוגבלה היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק", והמילים "או תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס" יימחקו. ביטול תקנה 18 5. תקנה 18 לתקנות העיקריות בטלה. תיקון תקנה 24 6. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: "(א) מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה הנוסעים יתודרכו על החובה לעטות מסכה במהלך הטיסה, מקרים שבהם ניתן או נדרש להסיר את המסכה ואופן השלכתה לפסולת". תיקון תקנה 25 7. במקום תקנה 25 לתקנות העיקריות, יבוא: "שירות בטיסה" מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לביצוע תפקידי הדיילים בכלי הטיס,

מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים". תיקון תקנה 26 8. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, פסקה (1) תימחק. תיקון תקנה 30 9. בתקנה 30 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א) בפסקה (2)

המילים "ב-14 הימים שקדמו לטיסה" יימחקו, בפסקת משנה (א), בתחילתה יבוא "בשבעת הימים שקדמו לטיסה"; בפסקת משנה (ב), בתחילתה יבוא "ב-14 הימים שקדמו לטיסה"; פסקת משנה (ג) תימחק, בפסקה (3) בפסקת משנה (א), הסיפה תימחק, אחרי פסקת משנה (א) יבוא: "(א1) על אף האמור בפסקת משנה (א), אזרח ישראל, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל או בעל רישיון לישיבת ארעי כללי בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, הנכנס לישראל ממדינה שהיציאה אליה לא הוגבלה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק, לא יידרש לקבל ממצא שלילי כאמור". (2) בתקנת משנה (ב1), בפסקה (2) אחרי "(א)(3)(א) יבוא "או מסמך המעיד התקיימות האמור בתקנת משנה (א)(3)(א1). תיקון תקנה 31 10. בתקנה 31 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (א) ו-(ב) יימחקו. תיקון תקנה 33 11. בתקנה 33 לתקנות העיקריות,

פסקאות מספר סידורי (4) ו-(7) יימחקו. תיקון תקנה 35 12. בתקנה 35 לתקנות העיקריות במקום פסקה (13) יבוא: "(13) העולה לטיסה בין-לאומית כנוסע נכנס או נוסע במעבר מבלי שהציג למפעיל האווירי אישור של ממצא שלילי כאמור בתקנה 30(א)(3)(א) ובניגוד לאמור בתקנה 30(א)(3), ומבלי שהציג אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1)"; במקום פסקה (13א) יבוא: "(13א) נוסע נכנס ששהה במדינה אחרת מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו אישור על ממצא שלילי כאמור בתקנה 30(א)(3)(א) מבלי שהתקיים בו האמור בתקנה 30(א)(3)(א1) או האמור בתקנה 30(א)(3)(ב)"; בפסקה (14) במקום "אחד מהאישורים לקיום האמור" יבוא "אחד מהמסמכים המנויים". תיקון תקנה 41 13. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ד' באדר ב' התשפ"ב (7 במרס 2022)" יבוא כ"ה באדר ב' התשפ"ב (28 במרס 2022)". תיקון התוספת הראשונה בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק (א) בפסקה (1) המילה "שמונה עשרה" תימחק. תיקון התוספת השנייה בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בחלק (ג) במקום "פסקה (3) יבוא: "(3) לגבי הימים שקדמו למתן ההצהרה בשעת הימים שקדמו למתן ההצהרה, לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת תסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCov". ב- 14 הימים שקדמו למתן ההצהרה הוא לא היה במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים, או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג)(3) לצו בידוד בית.

תחילתן של תקנות אלה

הליכי ההתקנה יסתיימו לפני יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022), זה יהיה מועד התחילה, ואם בתוך יום זה לא יהיה סעיף תחילה לתקנות, הן ייכנסו לתוקף עם פרסומן).

אם תאשרו את זה פה, סעיף התחילה יהיה הלילה בחצות. תודה רבה. אנחנו מצביעים. מי בעד התקנה כפי שהוקראה והתיקונים? עם התיקון שזה בעצם ייכנס מה-1 במרס. כן, לא צריך תיקון. אם תאשרו את זה, ככה זה יתפרסם. מי בעד התקנה כפי שהוקראה? הצבעה אושר אני בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנת הקורונה להגבלות בכניסה ויציאה מישראל מאושרות. המגמה כרגע היא הקלות. אנחנו בירידת גל האומיקרון. אנחנו מקווים שאין שום וריאנטים בדרך לעולם ולישראל. הדבר הזה אמור לסייע לתיירות שהיא אחד הענפים הנפגעים ביותר, גם הנכנסת וגם היוצאת, והגבלות יחסית סבירות בעת הזאת. יום בידוד לכל מבקר זה מידתי וסביר. עדיין נצטרך לתקן את הנזקים הכלכליים של העבר בחברות האלה, ואני מצפה מהממשלה לסייע לחברות שנפגעו גם בתיירות נכנסת, גם בתיירות יוצאת. אנחנו נעמוד עם יד על הדופק, מה ההשלכות של ההקלות הללו בשבועות הקרובים, מתחדשות מעת לעת, ואנחנו נהיה פה כדי לבדוק את הדברים. אני נועל את הדיון, תודה רבה.